טובים, ברוכים הבאים.

אני מבקש להתייחס לכמה נושאים שעל סדר-היום. התבשרתי הרגע בכאב רב על עוד קורבן נוסף שמדינתנו נאלצת להקריב במלחמה בטרור, שוב באזור השומרון. אני מגנה את הפיגוע הכואב והמתסכל הזה, שולח מכאן את תנחומי למשפחתו, ומבטיח ומתחייב, בשם כל כנסת ישראל וממשלת ישראל, שבאמת כתמיד ידה הארוכה של מערכת הביטחון תגיע ותחסל ותגדע את אותם מרצחים, ותפגע בהם ובשולחיהם עד חומרה. השם יקום דמו של הנרצח שכל חטאו שהוא בן העם היהודי במדינת הלאום של העם היהודי. בנוסף לכך, אני מבקש לשלוח מכאן את כאבי ואת תנחומי למשפחתו של מרן הישיבות הליטאיות, הרב אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה, לתלמידיו, למוקיריו ולממשיכי דרכו, היה ידוע כפוסק גדול וכאישיות גדולה שיודעת להסתכל באופן רחב, האדמו"ר הראשון שיצא בקריאה שמיישרת קו עם גורמי המקצוע הבריאותיים בתקופת הקורונה והפסיק את הלימודים, וידע להראות שערך החיים הוא ערך עליון אפילו לפני ערך לימוד התורה. ברשותכם, אני מקדם בברכה את הדיון הכל-כך חשוב הזה, שיזמה והתאמצה לקראתו חברתי מירב כהן יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי שואה. הדיון הזה יעסוק בבחינת הטיפול הסיעודי בדגש על אזרחים ותיקים, קשישים, בשורדי שואה ובזכאי טיפול סיעודי על ידי עובדים זרים, ותוך כדי כך מניעת מקרי התעללות שמתעללים המטפלים הזרים במטופלים הזכאים. ההתעללות בזקנים, בשורדי שואה ובאנשים עם מוגבלויות מתבטאת במספר תחומים, ההתעללות פיזית, נפשית, מינית, רגשית, לעיתים מדובר במכות, בכליאה, בהזנחה, בחוסר התייחסות ובזלזול ברצון המטופל, בצורכי המטופל. פעמים רבות המטופל אפילו לא יספר לבני משפחתו על היחס שהוא חווה, גם בשל מגבלה, גם בשל מבוכה וגם בשל תלות שהוא מפתח באותו עובד שאמור להיות מיטיב ומאריך איכות החיים של אותו זכאי. הדיון החשוב הזה של הוועדה, כפי שאמרתי, יחד עם הוועדה לטיפול בשורדי שואה, מעלה על סדר הדיון נושא מאוד מאוד מאוד חשוב והיא בחינת הטיפול הסיעודי באזרחים ותיקים ובשורדי שואה. כאמור, בכל כמה שבועות אנחנו מזדעזעים יחד מכתבות על עובדים זרים אשר נמצאו מתעללים במטופליהם. כמה סיפורי זוועה שאני אעלה כאן הם המעט מן המעט, וגם יכול להיות שהם גם מחטיאים את המצב האמיתי, הטרגדי, כי חלילה הם יכולים לשוות איזושהי תחושה שזה רק הסיפור, אבל זה ממש על קצה קצהו של הקרחון. מקרה בו עובדת זרה נאשמה שכלאה קשישה במחסן, הלכה לעבוד בעבודה נוספת, משק בית, שכנים מגיעים, שומעים נהמות ובכי קורע לב, פותחים את המחסן, מגלים את אותה קשישה כשפניה אל הקיר, פיה סתום, היא קשורה, היא חבולה, היא מותשת ומושפלת. מקרה אחד. מקרה נוסף בו עובד זר נעצר בחשד לתקיפה והתעללות בקשיש במוסד סיעודי, כאן אנחנו יודעים את זה הודות לערנות של עובדת סוציאלית, שהייתה מספיק ערנית וראתה את זה במצלמות. ויש עוד מקרים רבים וכואבים. לאורך הדיונים הקודמים שניהלנו וקיימנו בנושא אני ביקשתי לבדוק מה אנחנו יכולים לעשות כדי להצר את צעדיהם של המטפלים הפושעים האלה, לוודא שהם ישלמו על פשעיהם בחירותם, בהכנסתם ובכספים שהם הרוויחו הרבה פעמים בגזל. עובד סיעודי שמגיע לטפל בזכאי ובנתמך, ופושע בו ומחלל את כבודו ומקצר את חייו, הוא עשה עושר שלא ביושר. גברתי היושבת-ראש, זה מתיישב היטב עם תחושה שמלווה אותי מאז שנה ומשהו שזכיתי לבקר במחנות ההשמדה. ראיתי את התנאים המחפירים שבהם נאלצו להתמודד כל בני עמנו שנכחדו וחלקם שרדו בשואה. תמיד אומרים שכמה שלא נראה את זה בתמונות, צריך להגיע, לחוש, לגעת, להריח ולהבין איזה סבל הם סבלו, להסתכל בתמונות, לראות את החפצים שלהם, לקרוא את מה שהם השאירו ולהגיד: ריבונו של עולם, אלה שכבר שרדו את הנאצים והאריכו ימים וזכו להגיע לארץ אבותם והיום הם נתמכי סיוע סיעודי, ובערוב חייהם יש מי שאמור לסייע להם ולהיטיב עם המעט שנשאר להם בחיים והוא מקצר אותם, הוא נאצי בפני עצמו ואנחנו צריכים להתייחס אליו באותה חומרה. ברשותכם, סליחה, אני מתנצל, חברי חבר הכנסת שוסטר, שמגלה עניין רב בחלק מאוד מאוד מאוד גדול של דיוני הוועדה והגיע גם היום, אני אקדם את נוכחותך בברכה. לפני שאנחנו נצלול לעומק צריך גם משהו אופטימי שיאזן את התחושה המלנכולית. בין הנוכחים אני מקדם בברכה את הגברת ענבל משש שבאה עם בשורה משמחת, שמבטאת השאיפה שלנו לחתירה לחתימה על הסכמים בילטרליים. אני מקווה שתכף כשניתן לך את רשות הדיבור, תרחיבי ותספרי לנו על הבשורה שממש עומדת לפתחנו. אני יודע כמה ימים ולילות את משקיעה באמת מסביב לשעון בהקרבה רבה, הרבה מעבר למה שניתן להיות מצופה מעובד ציבור, אפילו מנבחר ציבור, כאן בגבולות המדינה ומחוצה לה. זה משהו שהוא מעודד ומשמח ונותן לנו איזושהי תחושה אופטימית. בין הנוכחים נמצאת פה גם נציגת המשרד לביטחון לאומי. אני אתחיל עם שאלה ראשונה אלייך, גברתי. רגע, אפשר לפני שצוללים לסדר-היום?

ברשותך, אני אתן לך קודם כול רשות דיבור. תודה.

היושב-ראש, תודה רבה על שיתוף הפעולה בעניין הזה. לפני שאנחנו נצלול להרבה מאוד בעיות ומקרים מזעזעים חשוב לי לומר בפתח הדיון שרוב המטפלים והמטפלות עושים עבודת קודש, עבודה שכנראה אף אחד ממי שיושב כאן לא היה רוצה לעשות בעצמו. גם העובדים הזרים, גם העובדים הישראלים עושים עבודת קודש. אני מבקרת בבתים של אנשים, ברוב המקרים יש קשר מרגש בין השניים, באמת הופכים להיות בני משפחה, ועושים עבודה קשה, קשה מנשוא, בתנאים על הפנים ובשכר מבייש. זה חשוב לי להגיד בפתח הדברים, כי אנחנו הולכים עכשיו לצלול למקרים מזעזעים, ויש כאלה ויש בעיות. אני חושבת שהבעיה נובעת מזה שהמדינה הסירה אחריות מהתחום הזה, האחריות היא עלינו. אבל בואו נגיד את זה בהתחלה, כדי שלא נכתים ציבור שלם שעושה מלאכת קודש, לא פחות מזה. הכותרת של הדיון היום היא טיפול בתלונות. בתוך הטיפול בתלונות יש הרבה תתי-נושאים, ואנחנו צריכים רגע לפקס על מה אנחנו רוצים לדבר, כי אחרת בגלל שהנושא טעון וכל אחד בא עם החוויות והקשיים היום-יומיים שלו, זה יכול ללכת להרבה כיוונים, ויש מסגרת זמנים לדיון הזה ואני בטוחה שצריכים לעשות עוד דיונים אם רוצים לפתור את הבעיה הכל-כך סבוכה הזו. אבל ברשותך, היושב-ראש, אני רגע רוצה לחלק את זה לתתי-נושאים ואולי נבחר עם מה להתחיל, כי אחרת הזמן יעבור ולא נצא עם שורה תחתונה.

אגב, ככל ונידרש, אנחנו נקיים דיון המשך כמובן, זה לא ייעצר כאן.

קודם כול, יש את העניין שקרה משהו, יש תלונה, מי יודע מזה? אפשר איזושהי הבהרה קטנה, משפטית?

כדי שנמנע פגיעה בחסרי ישע, אני מבקש שככל ומעלים פה דוגמאות, שלא יוזכרו שמות מזהים, כדי שלא נביך אנשים לחינם. אני מבקש גם שככל וישנם נושאים פתוחים שעדיין בבדיקה, בחקירה, בבירור, שגם פרטי החשודים במקרים האלה לא יימסרו. מראש אני אומר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שהדיון משודר בשידור חי. ככל וחלילה ידלוף משהו שיכול לקשר כפרט מזהה, כמובן שאנחנו נדאג שהנושא יצונזר ויחסה במעטה דיסקרטיות כנדרש. ומכאן בבקשה נמשיך, עדיף שככה אנחנו נישמר.

תודה רבה. אם הכותרת של הדיון זה טיפול בתלונות, אז קודם כול הסוגיה הראשונה, ברגע שקורה משהו מתלוננים. יש שורה של גופים שאליהם מתלוננים. אני יכולה להראות לך, אני עברתי על הנתונים לפני הדיון, זה מדהים לראות. משרד הבריאות דיווח בשנת 2021 ש-431 גברים הגיעו לבתי חולים עם חשד להתעללות, לצערי הרוב התעללות בתוך הבית, רק 22 זוהו כמקרים שבהם זה בן אדם מחוץ למשפחה, ואצל נשים, 201. אלה המספרים, 431 גברים, 201 נשים. שוב, לא רק עובדים זרים. במשטרה נפתחו 774 תיקים, וברווחה,

אולי זאת טעות הקלדה כי זה ממש פער מטורף, 7,322 בשנת 2022. אלה הגופים השונים.

לא יכול להיות שאין סנכרון בין הגופים. זאת שאלה מספר אחת. יש לנו גופים שונים שאליהם מתלוננים, אז קודם כול הסנכרון.

אחרי שדיווחנו, מה עושים עם זה ומי עושה עם זה? כי ממה שאני מכירה בטיפול בתלונות מדווחים, וברוב המקרים לא קורה עם זה כלום. אז השאלה מה עושים אחרי שמדווחים. אז שאלה מספר 1, סנכרון, שאלה מספר 2, אחרי שסנכרנו מי מטפל, ושאלה מספר 3, זה אחרי שסנכרנו והחלטנו מי מטפל, אחרי שהעניין נבדק, איפה זה משוקף, גם על העובד, שאם יש לו היסטוריה בעייתית צריך לדעת מזה, ואגב גם על המעסיק, לפעמים יש גם תלונות על מעסיקים שהתנהלו בצורה לא תקינה. אז אני חושבת שאלה שלושת הנושאים שצריך להתחיל איתם. יש קצת הטעיה לא מכוונת כמובן, שחלק גדול מהמקרים לא מטופל. מה שמדווח מטופל, אנחנו רק צריכים לבדוק איך מטופל, איך נאכף, איך מסונכרן כפי שאת אומרת. אני לא מכירה שמטופל, לא מכירה שמטופל. אומרת את זה, בטח לא בצורה מסודרת שברור מי עושה מה. אני מכירה את הדבר הבא, ואגב גם נכתב על זה דוח מבקר המדינה בשנת 2022, שקבע שהביטוח הלאומי לא עשה מספיק בעניין הזה, ושב-2015 החל נוהל של טיפול בתלונות אבל זה לא הושלם, אז זה לא ממש ברור. ולא קיימת מערכת מסנכרנת. אז שאלה ראשונה, סנכרון אינפורמציה. שאלה שנייה, מי עושה מה בטיפול בתלונה? שאלה שלישית, אחרי שזה הוכרע איך משקפים את זה למשפחה הבאה בתור שהולכת להעסיק מטפל.

אם יש מעסיקים שהתעללו, שעשו דברים לא תקינים, גם בזה צריך לטפל. המערכת היא הדדית ושני הצדדים הרבה פעמים מוחלשים. אני חושבת שכדאי להתחיל עם השאלות האלה. בשלב הבא אפשר לדבר על מה קורה עם מצלמות בבתים, מה קורה עם מצלמות במוסדות, מתי מגרשים, מה קורה עם הכשרות, איזה כלים נותנים לבני המשפחה כדי לזהות נורות אזהרה שצריכות לאותת כשמשהו לא תקין קורה בבית. יש הרבה שאלות המשך. אבל אני מציעה להתחיל עם שלוש השאלות האלה כדי שנהיה ממוקדים. זהו. זה רק במסגור הדיון.

מצוין. בבקשה, חבר הכנסת שוסטר.

אני אעבור אחר כך לוועדה אחרת. אני מודה לכם מאוד. בראשית הדיון, שאני לצערי לא אוכל להיות בכולו אבל סומך עליכם שהוא יעשה בשיקול דעת,

מתוך רצון להגן קודם כול על רווחתם של האנשים המבוגרים, בהרבה מקרים חסרי ישע, חשוב מאוד להימנע מהזיהוי, מהקשר הלא מוכרח בין זרים לבין עבריינות. התחלה של חשיבה סטריאוטיפית, גזענית, צריך להיזהר ממנה. יחד עם זה, להילחם מלחמת חורמה באלימות כנגד חסרי ישע, יהיו הפוגעים אשר יהיו. אני שמעתי פה מספרים ראשונים. לגיטימי לגמרי לחבור עם שתי הוועדות, שכמובן ועדה אחת לא מייצגת את כל המטופלים, ועדה שנייה לא מייצגת את כל המטפלים. אבל כל הכבוד, ותודה ליושבי-ראש שהביאו את הנושא. אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי המטפלים רק בשביל לקבל את הקונטקסט על מה מדובר. אני בא מעוטף עזה, אשתי תרפיסטית במרכזי החוסן בשדרות ובשער הנגב, והיא בעוונותיה ילידת ארגנטינה, דוברת ספרדית, ולאחרונה בעקבות המבצע היא מעבירה סדנאות קצרות למטפלות שלנו, המטפלות של הקשישים שחיות יחד איתנו.

עבודת קודש זה אנדרסטייטמנט, מרגשות, מקצועניות, אני לא מכיר תלונה אחת.

הדבר השני, אני מתחבר, בלי שמות, מכיר אירוע מקרבה גבוהה, תלונה של עובדת על אונס של בן משפחה של מטופלת, שעבר חוויה קשה ביותר של עשרה ימים מעצר והוא שוחרר לחלוטין, והגברת מסתובבת. על השאלה מה עושים בהמשך אני מקבל, אין דין אזרחי ישראלי כדין מי שלא אזרח ישראלי. אז הנוהל הוא נכון, העברת המידע. תודה לכם. אני מודה לך. נתחיל עם המשטרה. בבקשה, תתייחסי לשלושת החלקים האלה, שיתוף מידע, מה עושים, ואחרי שעושים איך משקפים את זה למשפחות שבאות לקלוט עובד חדש. אגב, בהתייחסות יש עובדים זרים ויש עובדים ישראלים.

השאלות רלוונטיות לשניהם אבל זה קצת מקרים שונים.

צוהריים טובים לכולם - - - לבקשת היושב-ראש, נתעסק בזרים. כלי ההתמודדות הם אחרים. הציפיות, האתגרים הם אחרים. בעיניי לא. בעיניי, אם מטפל ישראלי או מטפל זר מכה או כולא בבית או אני לא יודעת מה, זה אותו הדבר, רק שזה יותר מועד לפורענות כשבן אדם גר אצלך. כשהוא גר אצלך, כשיש לו פחות טביעות אצבע המשכיות לנוכחות שלו בגבולות המדינה, וכשהיכולת שלו להיטמע ופשוט לעבור ממקום למקום היא גבוהה יותר. אין ספק שהבעיה חולשת ונוגעת לצערי במגוון רחב של ממשקים, גם עובדים ישראלים, ואם זה במוסדות סיעוד, אז יכול להיות שגם עם עובדים פלשתינאים שהם גם זרים. אבל אני מבקש יותר להתמקד בעובדים הזרים שמגיעים לארץ, מה שנקרא באופן אווירי, ובדגש מרוכז על מטפלים בבתים. במוסדות סיעוד יש קצת יותר כלים, יש קצת יותר בקרה, זה סיפור שהוא קצת אחר. לא שהוא פחות חמור, אבל - - - זאת מערכת ממוסדת.

ואני צריך כרגע וזה מה שאני מצפה מכם, שהמרכז יהיה המטופלים והממשק עם המטפלים בבתים, בסדר? אוקיי, אני אנסה לענות. שוב, צוהריים טובים, אני ממדור נפגעי עבירה בחטיבת החקירות. אני אתחיל ואומר כך, ביולי אשתקד הופץ מסמך הנחיות ודגשים לאוכלוסיית החוקרים, שעוסק בכל הנושא של חקירת מקרים שבהם הייתה אלימות כלפי קשישים. כשאני מדברת על קשישים בהתאם לחוק העונשין, אני מדברת על אדם שגילו 65 ומעלה. על פי המסמך הזה, החוקרים נדרשים לתת עדיפות לטיפול במקרים האלה. זה קודם כול. כשמדובר במקרים של אלימות על ידי עובדים זרים, יש הנחיה מאוד מאוד ברורה שעל כל מקרה כזה מועבר דיווח לרשות האוכלוסין וההגירה, על מנת שמעבר - - - ללא הגבלת גיל המטופל. פה את אמרת שיש הגדרה לקשישים 65 ומעלה. מטופל הוא לא בהכרח קשיש. זה קצת נופל בין הכיסאות. אז אני אחדד ואומר, קשיש שהוא קשיש 65 ומעלה או חסר ישע בהתאם לחוק,

ברגע שיש לנו עובד זר, מועבר דיווח לרשות האוכלוסין וההגירה על מנת שהם יפעלו בכלים המינהליים שעומדים לרשותם, מעבר לכלים הפליליים שעומדים לרשותנו, או על מנת לבצע גירוש מהארץ, או לבטל את אישור השהייה שלהם. במרבית המקרים הדיווחים שאנחנו מקבלים הם מבני המשפחה שבאים להתלונן בתחנת המשטרה, אבל יחד עם זאת, הרבה פעמים אנחנו מקבלים דיווחים מגופים אחרים. עובדות סוציאליות וכן הלאה.

זה יכול להיות בתי אבות, בתי חולים, גופים פרטיים שמעסיקים את אותם עובדים זרים.

במקרים שמדובר בחסרי ישע בעבירות לפי סעיף 368ד, אז גם עובדים סוציאליים לחוק הגנה על חוסים, למשל.

אתם מעבירים לרשות ההגירה על בסיס תלונה, על עצם התלונה, או רק כשזה כבר בשלבים יותר מתקדמים? ברגע שמגיעה תלונה ויש עובד זר אנחנו מדווחים. ומעדכנים לגבי המסקנות המתקדמות שלכם, אם התלונה היא תלונת שווא,

המשך טיפול. אני צריכה לבדוק את זה לעומק, אבל למיטב הבנתי צריך לעדכן אם יש כוונה להעמיד אותו לדין, מה כיוון התיק. מה התוצאה? איך אתם גם מסיימים את הטיפול? חלק מהתיקים נסגרים.

אני שואל אם אתם מעדכנים את רשות האוכלוסין במסקנה הסופית של הבדיקה שלכם. של תוצאות החקירה?

אני אצטרך לבדוק את השאלה הזאת לעומק. אוקיי, בסדר גמור. אנחנו בוודאי תכף גם נתעדכן מעורכת הדין ענבל משש וממשרד המשפטים. בבקשה, תמשיכי. אני התלוננתי, אף שוטר לא הגיע. אני אשמח לדבר, יש לי דברים כואבים. ברשותך, אדוני, אנחנו רשמנו אותך כבר ברשות דיבור ותורך יגיע.

אני אמשיך ואומר שאחד האתגרים המרכזיים שלנו הוא באיתור של אותם עובדים זרים, בגלל שהרבה פעמים אין להם מקום לינה קבוע או טלפון זמין. לכן גם אחת ההנחיות שלנו כלפי החוקרים היא שברגע שהוחלט לשחרר עובד זר, אז לשחרר אותו בתנאים שיאפשרו את המשך ההתייצבות שלו לחקירה במידה ויידרש. למשל, תנאים שהם מציאת ערב שהוא זמין או הפקדות כספיות. מי ערב? עובד זר אחר יכול להיות ערב? אני מאמינה שכל מקרה נבחן לגופו. אני מבקש לדעת מה המדיניות. אין פה מדיניות קבועה, ערב שאפשר לסמוך עליו, שאם המשטרה פונה אליו, אותו עובד זר יתייצב להמשך החקירה ככל שיידרש. לרבות הפקדת ערבות מההון שהוא צבר ונמצא בקופות שלו? כן, אחת האופציות היא הפקדות כספיות. הבנתי. לפני שאת מתקדמת, אני מבקש תשובה ממך ולאחר מכן גם מהגורמים הנוספים. אני רוצה לדעת, יש חשוד, הוא באיזשהו מצב כלאיים. מצד אחד הוא עדיין חשוד, מצד שני עדיין לא הוכחה אשמתו. מה קורה בממשק הזמן הזה? הוא חוזר לזירת הפשע החשודה? הוא מגיע לאיזשהו מקום ביניים? הוא עובר לאיזשהו מקום שהוא בפיקוח שלכם? במעצר? אני רוצה לדעת באיזה תנאים הוא ממשיך את המשך השהייה שלו תחת בקרה שלכם או של המדינה, שאר זרועות הטיפול והאכיפה, וכשהוא יוצא לאן הוא יוצא, ואיפה הוא עובד, ואם הוא יכול לעבוד, ואם מגבילים את תנועתו, ואם הדרכון מוחרם לו בשלב הזה. אני רוצה לדעת מהם תהליכי הטיפול בין השלבים האלה. קשה להשיב על השאלה הזאת, משום שבכל מקרה פועלים על פי הנסיבות. לא מקבל את זה. צריכה להיות מדיניות, בטוח היא קיימת, כי אם לא זה חמור. יש חשודים שיישלחו למעצר אם באמת מדובר בתיק חמור ובית משפט מאריך מעצר, יש מקרים שלצערנו הם ישוחררו. לאן הם משוחררים? ישוחררו בערבויות מסוימות. לאן? אין לו פה אישה וילדים שהוא בינתיים נמצא בבית ולא הולך לעבודה, אין לו בית בית קבע, אין לו פה משפחה שהוא יכול לדור אצלה בינתיים, לאן הוא הולך? כי אנחנו עוד לא יודעים אם הוא באמת פשע. אבל אם הוא פשע ואתם או בית המשפט עוד לא הגעתם למסקנה שיש סיבה להאריך את מעצרו, הוא משוחרר, הוא יכול לחזור למקום שבו הוא הציק מעט לאותו קשיש, ועכשיו הוא ינקום בו לגמרי ויכלה בו את זעמו. אני רוצה לדעת מה המדיניות, לאן הוא יוצא מכם. הוא יוצא מתחנת משטרה, לאן הוא נוסע?

יש כלים מאוד מאוד ספציפיים ברגע שחשוד משוחרר ממעצר, וזה נוגע לכל חשוד לא משנה מה העבירה. יש כמה אפשרויות שהמשטרה יכולה לפעול, היא יכולה לבקש מעצר בית, היא יכולה לבקש ערבויות, היא יכולה לבקש ערב צד ג'. מעצר בית איפה? כל עניין הערבויות זה כדי שתהיה לו סיבה מספיק טובה להגיע אליכם כשאתם רוצים להמשיך לברר את המקרה.

זאת הסיבה. זה לא ענישה, זה המקרה. אני בהחלט מנסה להבין. יש פה איזשהו אירוע לא ברור.

אין מדיניות לאן הוא הולך, עם מי מסכמים שהוא יוצא. וזה זמן שיכול להיות גם ממושך, נכון? כמה זמן לוקחת לרוב חקירה כזאת? משתנה. עוד פעם, חקירה אחת לא דומה לאחרת.

ונגיד ברגע שישנה הרשעה, אז מה קורה אז? הוא נכנס לכלא כאן? הוא מגורש? מה קורה? אז עוד פעם, אנחנו פועלים בכלים הפליליים שעומדים לרשותנו. בית משפט מרשיע וגוזר את הדין בהתאם להחלטת בית המשפט. אנחנו כבר לא בסיפור, אבל אנחנו מנסים לעשות ככל שלאל ידינו כדי שאותו עובד זר לא ישוב ויטפל בקשיש הזה או בקשיש אחר, ולכן אנחנו מנחים להעביר דיווח לרשות האוכלוסין וההגירה, כדי שמעבר לכלים הפליליים יהיו גם כלים מינהליים.

אז אני מציעה דווקא לשמוע עכשיו את רשות ההגירה. ראש מינהל עובדים זרים, השאלה מתגלגלת אלייך. תודה רבה, גם אדוני וגם היושבת-ראש מירב כהן. קודם כול, אנחנו ודאי לא מתנערים מאחריות, ויש לנו אחריות גם כמדינה וגם כגורמי מקצוע לטפל בכל נושא או בכל דיווח ותלונה שמגיעים אלינו ונוגעים לעובדים זרים, בטח אותם מקומות שמדובר בגילויי אלימות מכל סוג שהוא נגד חסרי ישע, ואנחנו מטפלים בזה ביד קשה מאוד. אנחנו רואים חובה להגן על אותם מטופלים מעצם רווחתם, וקבלת טיפול ראוי מקצועי כפי שנדרש מעובדים זרים שמגיעים. זה מתחיל עוד בהליכי הגיוס שאנחנו מעוניינים לשפר אותם וגם לעשות אותם באמצעות ההסכמים הבילטראליים, כדי להבהיר את החובות הללו לעובדים הזרים. כפי שציינתם, באמת רוב המטפלים הזרים שנמצאים כאן, ונמצאים פה למעלה מ-60 אלף, עובדים בצורה חוקית ומוסדרת, ומרביתם באמת עושים עבודת קודש אצל מטופלים סיעודיים עד כדי כך שהם גם משמשים להם כבני משפחה נוספים. אבל יחד עם זאת, מעת לעת אנחנו נתקלים במקרים או בתלונות של מטופלים סיעודיים, או באמצעות הלשכות הפרטיות,

באמצעות מיילים ישירים אלינו או באמצעות גורמים אחרים על אופן פעילותם או עבודתם של העובדים הזרים. בין היתר יש תלונות לגבי גניבה, אלימות, זיוף מסמכים, אי-כשירות.

הגיע אליכם עדכון מהמשטרה, הוגשה תלונה נגד בן אדם תלונה, מה קורה אז? בשנים האחרונות אנחנו הרמנו את הכפפה, ברשות האוכלוסין וההגירה, ופנינו כמה וכמה פעמים למשטרה כדי לקבל מידע. היינו ניזונים מתקשורת, אני רואה ידיעה קופצת: עובד זר נעצר. זה מאוד הטריד אותנו, רצינו מאוד לטפל ורצינו להדק את הקשר עם המשטרה, כדי שיהיה ממשק ישיר בינינו לבינם בכל מה שקשור לטיפול בעובדים זרים שמעורבים בפלילי ובטח בעבירות כנגד חסרי ישע. ישבנו בכמה דיונים עם המשטרה, חלק מזה זאת ההודעה שהם הוציאו לכל הקצינים בכל התחנות לדווח על האירועים האלו. אנחנו גם משתתפים בהדרכות, בקורס חקירות שנעשות בבית שמש. אז קיבלתם את התלונה, ואז מה קורה? עוד פעם, זה מאוד תלוי באיזה שלב מקבלים.

אני רוצה להגיד שאין לנו נוהל עם המשטרה להעברת מידע, ומבחינתי זה לא דבר טוב. יופי. יופי. יש לנו נוהל עם שב"ס למשל, ועם המשטרה אין לנו. עם שב"ס זה עובד מצוין, עם המשטרה צריך להיות נוהל מסודר, שמעגן את כל הפעילות בין שני הצדדים, והעברת המידע בצורה מסודרת, ולא נתונה לשיקול דעת של חוקר או של עובד כזה בתחנה כזאת או אחרת.

ברשותך, עורכת הדין משש, כאן קודם כול יש לי שאלה ראשונה, האם אתם מגלים מקרים בדיעבד שלא דווחו לכם ממשטרת ישראל? אני לא יודעת על כל מקרה שנעצר עובד זר, מן הסתם, ואנחנו גם לא יודעים באילו נסיבות הם נעצרים. אני יכולה להגיד שמקום שעובדים נעצרים ויש הליך להארכת מעצר וכאלו, אנחנו מקבלים לא מעט פעמים פניות גם מהמשטרה או שיוזמים פניות למשטרה,

כי מאוד מאוד חשוב א. שנקבל את הפרטים באופן מלא,

שהעובד הזה לא יישאר ולו יום אחד במדינת ישראל, ככל וכמובן יש ראיות והוא אכן ביצע את מה שהוא

קיבלתם תלונה, הרי ההליך של הבדיקה ובתי המשפט לוקחים המון זמן, אז מה עושים בשלב הזה? קודם כול, ככל והעובד עצור במשטרה יש תהליך פלילי שמנהלת המשטרה או הפרקליטות. אנחנו לא נכנסים לתמונה כל עוד המשטרה מטפלת, והיא צריכה להעביר לנו מידע וגם לומר לנו באיזה עבירות הוא חשוד, מה הראיות. בדרך כלל זה קורה אחרי שהם מסיימים את ההליך הפלילי, לא תמיד אנחנו מקבלים את הדברים תוך כדי.

אחרי הגשת כתב אישום או אחרי הרשעה?

יש פעמים שהעובד עצור במשטרה, מובא להארכת מעצר. אם הוא עצור, הוא לא - - - לא. דווקא הרבה מהפעמים כשהעובד עצור ונתון בידי המשטרה, ויש הארכת מעצר ובוחנים האם להגיש כתב אישום, לעתים מקבלים בהסכמה, אנחנו קוראים לזה מעבר מדלת אל דלת, זאת אומרת, ההליך הפלילי להליך המינהלי, לטובת הרחקה ממדינת ישראל. זה כמובן תלוי באינטרס הציבורי, תלוי בפרקליטות ותלוי בשופטים, לא תלוי בנו.

ראשית, את עונה לי, על המון המון שאלות בהסבר שלך, את חוסכת לכולנו הרבה הרבה זמן יקר. אבל אני עדיין שואל ומתעקש על נקודה מאוד מאוד מסוימת. במקרה שבו משטרת ישראל הגדילה, עשתה את עבודתה חרף העובדה שאין מדיניות כתובה, ודיווחה לכם שנמצא אצלה באחת התחנות מעוכב, מעוכב בחשד לביצוע עבירה כזאת וכזאת, מה אתם עושים עם זה מאותו רגע? האם יש אצלכם מדיניות להמשך הטיפול מאותו רגע? האם אתם אומרים: לא לשחרר אותו עד שאנחנו לא מגיעים, אנחנו שולחים נציג ללוות את התהליך מאותו רגע, יוסי אדלשטיין שולח נציג כשבינתיים הוא יהיה באיזושהי תקופת שיהוי במעצר כלשהו, הוא עולה מייד למטוס.

אגב, מירב, יכול להיות שזה יהיה גם מקרה הפוך. יכול להיות שאותו עובד מתלונן על מטופל או נציג משפחתו שפגע בו, הוא הגיע למסור עדות. הוא עכשיו צריך לחזור לגוב האריות. אנחנו גם מפקירים אותו. אני רוצה לדעת אם יש איזושהי רציפות מהרגע שכבר הודיעו לכם, ואנחנו לחלוטין נצטרך לטפל בקיום מדיניות, שלא ייווצר מצב שעובד זר חצה את מפתן דלת תחנת משטרה בנסיבות כלשהן ולא באותו רגע, באותו רגע, ברגע שהיומנאי מתחיל למלא את הפרטים אתם לא מעודכנים על זה. לא יהיה כזה מצב. אבל אני מדבר על סיטואציה שבה עודכנתם כבר, האם קיימת אצלכם מדיניות? אם כן, מהי, ואם לא, מה אתם עושים? קודם כול, חשוב באמת לעגן את זה, כדי שזה יהיה מעתה והלאה בצורה מאוד מאוד מסודרת וברורה. מה מונע את הנוהל עד עכשיו? רגע, אני אגיד. מתחילת השנה, לפי דיווח ששלחו לי מהמשל"ט שלנו במינהל אכיפה וזרים,

הרעיון הוא להעביר מהליך פלילי להליך מינהלי עוד פעם, לפי חומרת המקרה. אני מניחה שלא מעבירים לנו כל מקרה, אבל מקרים שעובד עצור במשטרה ומדובר באלימות כלפי חסרי ישע, יש העברה מהליך פלילי להליך מינהלי, ובהליך המינהלי אנחנו עורכים שימוע, המשטרה מעבירה אלינו, מביאה אותו אלינו, אנחנו עורכים שימוע מינהלי ומעבירים אותו לטובת הרחקה ממדינת ישראל. במקרים האלו זאת המדיניות וככה אנחנו נוקטים לכל מקרה של גילוי אלימות. עורכת דין משש, אני מודה לך ואני שואל שאלה. זאת אומרת, אם אני מבין נכון מדברייך, לא כל מקרה שבו מגיע עובד זר לתחנת משטרה אתם מדווחים, אבל בכל מקרה שבו אתם כבר מדווחים הוא לא יוצא משם בלי שאתם מגיעים להמשיך את הטיפול. זה מה שאני מבין ממך? קודם כול, אנחנו לא יודעים על כל האירועים הפליליים במדינת ישראל,

שמעורבים בהם עובדים זרים ובכלל. אני יודע בדיוק מה שאלתי. אני אומר לא על כל המקרים שמתרחשים,

מקרים שהמשטרה מדווחת לנו, השאיפה והרצון, וככה פועלים זה להעביר מדלת אל דלת. היו פעמים שהמשטרה לא הצליחה להאריך מעצר, אז שוחרר ושוחרר למעצר בית ושוחרר כלא.

שנייה. הם צריכים להגיד לאן הם שחררו אותו, אני לא שחררתי אותו. אבל למשל, ברגע שהוא משוחרר, אנחנו מבקשים, היו לא מעט פעמים שביקשנו מהקצינים בתחנות, גם אני הרמתי טלפון באופן אישי, לתת להם זימון להגיע אלינו לרמלה לצורך עריכת שימוע, ובמידת הצורך והחומרה של העניינים היינו מעכבים אותו ומעבירים אותו למשמורת ולהמשך הליך. צריך להבין שיש פה שני הליכים שמתקיימים. ההליך הפלילי מתקיים בלי שום קשר להליך המינהלי. לעיתים יש קושי לנהל הליך מינהלי כשמתנהל הליך פלילי, אבל לפי מה שאני מבינה ולפי האינטרס הציבורי, במרבית המקרים השאיפה היא, כך לפחות נתקלתי, להרחיק את העובד הזר ממדינת ישראל, ויפה שעה אחת קודם. אוקיי. אני מבין שלא קיימת מדיניות בתקשורת רציפה מהמשטרה אליכם, ולא קיימת מדיניות בהמשך הטיפול שלכם עם מדרוג, אופי הטיפול בכל חשד כזה או אחר. יש הפעלת שיקול דעת כשיש מקרים שבהם - - - לא. יש שיתוף פעולה עם המשטרה, בשנה-שנתיים האחרונות הוא בטח התהדק. עדיין צריך לעגן את זה בנוהל מסודר. והדבר השני הוא שבכל מקרה של גילוי אלימות, כשמועבר מהליך פלילי למינהלי, מבחינתנו דינו אחד, הרחקה ממדינת ישראל.

וכל מקרה אתם בוחנים האם להעביר מבלי - - - לא. עוד פעם, קודם כול המשטרה פותחת תיק ומנהלת הליך פלילי. היא מכתיבה מה יקרה בהליך הפלילי, אני לא יכולה להתערב בהליך פלילי.

בעיה מספר 1, אין שיטתיות בהעברת המקרים שנפתחו בגינם תיקים פליליים. יכול להיות שה-33 זה כל המקרים שהיו, ויש. אני לא יודעת, צריך לבדוק.

אחרי שהגיע אליכם אתם תמיד בוחנים אפשרות להעביר את הפלילי למינהלי? אנחנו מבקשים מהמשטרה להעביר מדלת אל דלת, לא לשחרר את העובד או העובדת, להעביר אותה אלינו לשימוע, כשהיא עוד תחת אותו מעצר, ולהמשיך הליך מינהלי.

אני רק שואלת אם בחלק הזה יש נוהל מוסדר של מה שאתם עושים אחרי שאתם מקבלים מהמשטרה. אנחנו עובדים ככה עם שירות בתי הסוהר מספר שנים. זה מעוגן בנוהל ועובד מצוין. כל זר שמסיים לרצות מאסר מועבר אלינו. הכול עובד כמו שצריך, אין פערים מול שב"ס. צריך לעגן את זה בנוהל מול המשטרה, כדי שנוכל לעבוד בצורה מסודרת.

ברשותך, גברתי יושבת-ראש הוועדה, אני מבקש להציע איזשהו סיכום ביניים, אם הוא מקובל עלייך, הוא ייכנס לפרוטוקול והוא ימשיך את הטיפול. חמור מאוד מאוד, הוועדה רואה בחומרה רבה את העובדה שלא קיים נוהל להעברת מידע בין המשטרה לרשות האוכלוסין. אני מבקש כאן, גם מרשות האוכלוסין וגם מנציגי המשטרה וכל הגורמים הרלוונטיים לשבת מיידית עוד בימים הקרובים. תאמרו לנו כרגע לכמה זמן אתם זקוקים כדי לשבת ולגבש נוהל מסודר ולדווח לנו עליו. שבוע ימים מהמועד שהם זקוקים לו, אני מבקש לקיים דיון המשך, מעקב. אני מבקש לקבל דיווח על הנוהל, להבין שהוא מקובל עלינו, ולקדם אותו ולאכוף אותו באופן מיידי.

במקביל לזה אני פונה לרשות האוכלוסין עם אותה בקשה, רק שהפעם זה חונה אצלכם, זה לא קשור למשטרה. מה המדיניות להמשך הטיפול מהרגע שאתם כבר מדווחים על אותו עובד, שמצוי במחלוקת מול המטפל או מול גורמים אחרים?

גם אם מטפל חשוד שגנב מהסופר, גם את זה אני רוצה שתדעו, ואני רוצה לדעת איך זה מתממשק עם הלשכות. וגם כאן גברתי, אני מבקש ממך שתאמרי לי לכמה זמן את זקוקה, וגם זה נכנס לפרוטוקול. ממך, דיקלה, אני מבקש שבוע לאחר מכן לכל היותר, לזמן דיון המשך ומעקב בכפוף להסכמה שלך,

אם זה מקובל עלייך. מקובל?

אוקיי, זה יוצא לדרך. אני מבקש שני תאריכים בשני הנושאים, אדוני, מייד אנחנו ניתן לך להתבטא. בינתיים, אני חייב להודות שהנציגות, החרוצות, המדהימות והכנות עושות את העבודה גם בשבילכם. אתם פחות צריכים להתעייף. הן משקפות לנו את המצב, ואני מודה שהוא לא טוב, הוא לא טוב בלשון המעטה. אתה רוצה להמשיך עם גופי הממשלה או לעבור לעדויות? להבנתי בשלב הזה, בנקודה הזאת, מיצינו עם גופי ממשלה. יש את הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה שהם קריטיים. אתם רוצים רגע להשלים את התמונה? אני עובד סוציאלי ראשי לפי חוק הגנה על חוסים, ומנהל התחום למניעת התעללות והזנחה באזרחים ותיקים במשרד הרווחה. אני רוצה רגע להתייחס גם להערות שהיו לך לגבי הפערים בנתונים. אני חושב שכשאנחנו מדברים על פערים בנתונים, צריך לשאול קודם כול מה כל אחד בודק. אנחנו כנראה לא בודקים את אותם דברים. כפי שגם ציינתי במייל שהעברתי לכם, הנתונים מציינים את הפניות ליחידות למניעת התעללות והזנחה. יש 155 יחידות בארץ שמטפלות ספציפית בתחום הזה בכ-120 רשויות, ואלה הנתונים שקיבלתי מהם. זה מתייחס לכל סוגי ההתעללויות, אין שם בהכרח חיתוך לגבי ניצולי שואה. גם ביתר אין חיתוך לא לניצולי שואה ולא אם זה עובד זר. אז אלה הנתונים. יש עלייה קטנה לעומת השנה שעברה, אבל אלה בערך הנתונים שמטפלים, ומטפלים בכל סוגי האלימות. יש גם כל מיני סוגים של פוגעים, בעיקר בתוך המשפחה כשאנחנו מדברים עם מטפלים גם בתוך המשפחה. גל, אתה יכול רגע להתמקד מה קורה אם מגיעה אליכם תלונה למוקד של משרד הרווחה, שהוא מוקד מאוד פעיל וגדול, איך אתם מתממשקים עם רשות ההגירה או עם המשטרה? מה הממשק בין הגופים?

אני רוצה לשתף שיש לנו ועדה משותפת שנקראת ועדה בין משרדית למניעת התעללות והזנחה, ואני עומד בראשה, נמצאים בה גם מהמשרד לשוויון חברתי, גם מהמשטרה, גם מהביטוח הלאומי, גם ממשרד הבריאות. גם מהרשות.

חדש? לא, זה הרבה שנים, זאת הוועדה הכי ותיקה, 20 שנה. אוקיי, מה עושים שם? כל כמה זמן הוועדה הזאת מתכנסת? היא מתכנסת בין שלוש לארבע פעמים בשנה. בהתאם למה, לכמות מצטברת?

זה כמו ועדת היגוי ארצית שבאה לדון בכל הממשקים. ומושפעת מחוויות שאתם חווים בעקבות מקרים שמתרחשים. והיא פתוחה לכל משרדי הממשלה לבוא להציג - - -. וגם אנשי המשטרה יושבים שם?

אז זה מוזר שלא עליתם על זה שאין העברה שיטתית של מקרים מהמשטרה. אנחנו לא יכולים לעלות על הדברים האלו, אנחנו יכולים לדון על מקרים שמעלים גם חברי הוועדה שבאים מכל המשרדים.

כשמגיע למשרד הרווחה, אז בדרך כלל,

יש לנו ממשקים מאוד מאוד טובים גם עם כל הגורמים שיושבים פה בשולחן, אנחנו גם מסנכרנים ומשתפים במידע. כאשר יש עובד זר שפוגע בקשיש, אנחנו ברווחה מטפלים לא בעובד הזר, אנחנו מטפלים בנפגע.

את מקבלת ממשרד הרווחה תלונות על עובדים זרים שפגעו בקשיש? אני לא זוכרת שקיבלתי, אבל יכול להיות שהעו"סים שלנו, המפקחים הארציים, הם חלק מהוועדה בראשותו של גל.

אבל הוא מציג שיש ועדה שכולם יודעים, ולא נראה שכולם יודעים. זה לא עובד ככה, זה לא נכון. אז כנראה יש בעיה בהעברת האינפורמציה הזאת, נכון? אני לא יודע אם יש בעיה, כי אתם מדברים על נקודה ספציפית.

אתה מייצג את משרד הרווחה, אתה אומר שאתם מעבירים. ענבל מייצגת את רשות ההגירה. אין פה סנכרון. אני רוצה להסביר רגע כמה דברים. כאשר יש פגיעה בחסר ישע, במי שמוגדר חסר ישע - - - שאלה כל המטופלים הסיעודיים. לא בהכרח. מטופל שיש לו עובד זר לא יוגדר כחסר ישע? מי שהגיע לדרגה 6-5 הוא חסר ישע.

לא, לפעמים יכול להיות אדם סיעודי - - - אז הוא לא עם עובד זר, אז הוא לא גר אצלו בבית או משהו. הוא יכול להיחלץ מהמצב, אבל אני מדבר על ההגדרות. לא, אני מבקש רגע להתעמת עם זה. בהבנה שלי טריוויאלי שמי שהגיע לדרגה 6-5 הוא קודם כול חסר ישע. אז קיבלתם תלונה, מה אתם עושים? קיבלנו תלונה, אז יש כמה אפיקים, 1. זה לטפל בנפגע אם הוא צריך, אם הוא צריך הגנה, גם התערבות של החוק אם יהיה שיתוף פעולה. מי מאפיין אם הוא זקוק להגנה? כי שם הייתה השאלה שלי, מי מאפיין את זה ואוכף את זה? כי בהבנה שלי הגנה מתחילה קודם כול בהרחקת החשוד.

אבל אנחנו לא משטרה, אנחנו מעבירים דיווח למשטרה, או במקרה - - - אתה יודע לומר לי לכמה מקרים המשרד שלכם נחשף ב-2022?

7,322. ואתה יודע לומר לי שכל ה-7,000 ומשהו דווחו למשטרה? לא, לא קשור. יכול להיות גם פגיעות - - - אז למי? אני הסברתי, אלה פניות ליחידות. היחידות מטפלות בכל סוגי האלימות. אוקיי, רק נחדד את השאלה. אני מבקש לאפיין, לצמצם את זה, ברשותך. הסיטואציה היא פשוטה. אם יש בן אדם שנפגע בצורה משמעותית מעובד זר, רשות ההגירה והמשטרה צריכים לדעת מזה. האם היום זה מועבר אליהם? מהי צורה משמעותית? מי מגדיר את זה? אם חולה סיעודי מגיע ואומר שאין לו אוכל, הוא בא עם תלונה למשרד הרווחה שאין לו מה לאכול, אתה מסכים איתי שזה לא קשור לעובד הזר.

אני מדברת על פגיעה מהעובד הזר: הוא היכה אותי, הוא גנב לי. עוד פעם, אם זה מגיע אלינו יש שתי אופציות, ויש את הנושא הזה האם הוא חסר ישע או לא חסר ישע. ברשותך,

תגדיר לי בבקשה אני אוהב ללמוד כל יום כל היום מיהו אותו זכאי לקבל סיוע של עובד זר 24/7 והוא לא חסר ישע? תגדיר לי.

ההגדרות של ביטוח לאומי - - - אני שואל אותך. הרי אתה מדבר באופן מאוד מאוד - - - אני אגיד לכם.

מהקריטריונים שגם בודקים, יכול להיות מישהו שהוא סיעודי אבל הוא יכול להיחלץ מהמצב.

אני מסביר. אולי אני אוכל רק להגיד, ההגדרה של חסר ישע בחוק העונשין - - - אני רוצה לשמוע ממנו. אוקיי,

ולכן אנחנו אומרים, הרי חסר ישע זה מי שמחמת גילו ומוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי ומכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצורכי - - - ואתה כרגע מצטט מחוק העונשין. מחוק העונשין. אני לא מבקש את זה. את זה אני יודע, יש לי פה צוות משפטי מדהים. בואו נעשה סדר, כשאני שואל שאלות, אל תענו לי תשובות אחרות. זה פשוט מרתיח אותי.

שואל שאלה פשוטה, רוצה תשובה פשוטה.

להגיד: לא יודע, אני הולך לבדוק, זה בסדר גמור, אני אפילו מאוד מאוד מעריך את זה. אני שואל, האם אתה יודע לתת לי הגדרה מיהו סיעודי שמוגדר סיעודי, קרי 6-5, והוא לא חסר ישע? מי שיכול להיחלץ מהמצב בעצמו. זאת ההגדרה. כל החולים הסיעודיים שיש להם עובד זר בבית הם חסרי ישע. הם חסרי ישע. הוא בפעם השלישית או הרביעית מבקש ליצור בידול.

אבל זה דיון תיאורטי, כי אני בטוחה שהם יודעים שכל מי שיש לו עובד זר צריך עזרה שיקלחו - - - אם הוא היה יודע את זה, הוא לא היה חוזר על זה ארבע פעמים. לא, כי הוא אומר: יש לי גם קשישים שאינם סיעודיים ופונים אליי למוקד.

הוא מסתכל על הנתונים שכוללים את כולם. בדיו הזה אנחנו מדברים על חסרי ישע בהגדרה.

אני מבקש לצמצם בכל ההתייחסויות, גם אם אני לא מבהיר בכל שאלה. כשאני רוצה לדעת כמה מקרים הגיעו אליכם, אני מקש שתאמר לי לצורך העניין: בשנת 2022 הגיעו אלינו X מקרים שהם חשודים בפגיעה, במעילה בתפקידם. במעילה בתפקידם. זה אומר, גנבו, פשעו, היכו, התעללו, התנהגו באופן לא נאותה. כמה אתם יודעים על כאלה ב-2022? אין לי את הפילוח המדויק כמו שאתה רוצה. איך אתם מסבירים את זה? זאת ההגדרה של קיום הדיון הזה. אין לנו מערכות שאוספות את הנתונים בכל זמן נתון. זה לא זמן נתון. אני לא ביקשתי מה קרה אתמול בצוהריים, אדוני. אני רוצה לדעת כמה מקרים מדווחים ב-2022. חייב להיות פילוח שאומר: קיבלנו לצורך העניין 100 פניות בחודש מסוים. מתוך ה-100 30 עסקו בריב בין בני הזוג, 15 בחידלון פירעון שלא יכלו לקנות תרופות או אוכל, 12 בלחץ נפשי, וכל היתר בחשד לפגיעה מצד המטופל, או המטפל כלפי המטופל. פילוח כזה זה obvious. אם לא, אין לנו למה להמשיך את הדיון הזה. אתם לא יכולים להגיע לכאן עם איזשהם נתונים מנופחים שלא מקדמים אותי לשום מקום. אני רוצה לצאת מפה עם מסקנות, אני רוצה להתקדם. קודם כול, אני אומר את זה כאן,

כשאתם מגיעים לדיון אתם יודעים מה סיבת ההגעה שלכם. טרחתם להגיע לכאן? אל תספרו לי נתונים שמבלבלים אותי והם בבחינת זריעת חול. אני רוצה לדעת את הנתונים שאמורים לקדם אותי. אני רוצה לדעת כמה מסך התלונות שהגיעו, אנחנו לא יודעים מה מהן רלוונטי, הועברו לידיעת המשטרה ב-2022. זה לא זמן אמת. זאת אומרת, ברגע שיש מישהו שהוגדר כחסר ישע אתה מדווח למשטרה?

העו"ס של החוק מדווח למשטרה או לוועדת פטור. זאת האלטרנטיבה. ועדת פטור זה ברשות ההגירה? ועדת פטור זה בפרקליטות, או העו"ס בחוק פונה אם יש איזושהי תוכנית טיפול ומוגנות לאותו אדם. יש מצבים שפונים פחות. אז יכול להיות שזה לא למשטרה אלא לוועדת הפטור הזאת? יכול להיות שזה לא מגיע למשטרה גם אם זה חסר ישע?

לגבי חסר ישע אני יכול להגיד כמה דיווחים הועברו. הועברו 272 דיווחים, ו-39 דיווחים למשטרה, שזה החלק מכל הפניות, ו-39 פניות לוועדות פטור. זה מתוך סך כל הנתונים. 39 ו-39? 272 דיווחים למשטרה ו-39 פניות לוועדת פטור. עוד פעם, אנחנו מדברים על מושגים שונים,

אני פשוט חושבת רגע שאנחנו צריכים לצאת, כמובן שכולם באים עם רצון טוב, עם נוהל עבודה מסודר, מאוד פשוט, שכל הגופים, תכף נציגת משרד הבריאות תתייחס, משרד הרווחה, הביטוח הלאומי, רשות ההגירה, משרד הבריאות, המשטרה, ברגע שיש תלונה על התעללות של מטפל זר במטופל שלו כולם מדווחים לאותו מאגר.

זה מה שצריך לדעת, שזה יהיה שיטתי. משם גם צריך לדעת מי עושה מה בטיפול. אבל השלב הראשון הוא שרק תהיה אינפורמציה אחידה, השלב הבא הוא מי מטפל ובאיזה אופן, והשלב השלישי הוא איך משקפים את זה למי שמחפש עובד זר חדש. מהדיווח של כל האנשים ברור שאין נוהל מסודר כזה. אבל יש חובה לפי החוק לדווח על התעללות בחסר ישע. זאת ההתחלה.

לדווח למשטרה, או במקרים שמקבלים פטור מאותו דיווח. איך זה מחליף את המשטרה? - - - המשטרה, זה לפי החוק. החוק הוא חובת דיווח שיש בצידה גם עבירה פלילית למי שלא מדווח. יכול להיות שלוועדת הפטור זה בנוסף למשטרה, זה לא יכול להחליף משטרה. לא, זה ועדת פטור. לא, זה פטור מדיווח למשטרה, זה ועדת פטור.

ולמה במקרים מסוימים אתם מעדיפים בוועדת הפטור? באיזה נסיבות? יש נסיבות כמו פגיעה חד-פעמית לא חמורה של מישהו שהוא קרוב, וההליך הפלילי רק עלול לפגוע במשפחה, אני לא מדבר על עובדים זרים, בעקרון זה יותר בתוך המשפחה, ואז זה תוכנית טיפול - - - אני ממש מתנצל, סליחה שאני קצר סבלנות. אל תספרו לי את כל הנתונים המדהימים האלה שמאוד חשובים ואולי נקיים עליהם דיון. אל תספרו לי עליהם, אנחנו לא שם. תמקדו אותי, בבקשה, אך ורק במקרים שבהם מטופלים פגעו או נפגעו והגיע לשולחנכם.

תתכללו לי רק את הכמות הזאת, רק את דרכי הטיפול. דברו איתי רק על זה, שום דבר אחר לא מעניין אותי כרגע. אני מבינה שמדברים רק על הפגיעות במטופלים ולא הפגיעות במטפלים. לא, אבל הוא אומר לך לא. הוא אומר לך יותר מזה, שכשהוא מדווח לנו כרגע על מקרה חריג וחד-פעמי, שלצורך העניין חלילה בן פגע באביו הסיעודי, ואז הוא אומר: אם אני אדווח על זה למשטרה, זה יגרום לאיזשהם אנטגוניזם שירעו את המצב. דרך טיפול מדהימה, צודקת, מבין, לא חולק על זה. בשביל זה יש לכם שיקול דעת. אני לא רוצה לדעת על זה כרגע. אני רוצה לדעת אך ורק כל מה שסביב המטפל הזר, בין אם הוא חשוד או שמגיש תלונה, או שיש חשד שנגדו בוצעה העבירה. מתוך זה אני אאפיין מה הוא פוגע ומה הוא נפגע. אם אני מבינה נכון, העו"ס הראשי עוסק רק בפגיעות במטופלים שהם חסרי ישע. הוא לא מדבר על הפגיעות בעובד הזר. מדהים, עוד יותר טוב. אז הינה, צמצמנו עוד פלח. זה מדהים. הרי מזה אני רציתי לזקק את אותה כמות של העובדים הזרים הפוגעים. אני מודה שרק זה מעניין אותי כרגע. אם יש מישהו שחלילה לא הבין אותי מספיק אני מבין. רק זה מעניין אותי כרגע. אכן אין לנו עוד הרבה זמן לקיים את הדיון. עוד מעט נפתחת המליאה, אנחנו לא נוכל לקיים את הדיון. אני מרגיש שאנחנו לא מתקדמים וחבל. חבל. אני מבקש שוב ממך ומכולם, אם אין לכם תשובה תרימו דגל, תגידו: אין לנו תשובה, אנחנו חוזרים עם תשובה. דיקלה לא מוותרת, אתם יכולים להירגע, היא תזכיר למי ששוכח, הכול בסדר. אבל מי שעונה, שיענה לי מדויק וברור. אין לנו. אין לכם תשובה, אתם נדרשים להחזיר לי תשובה, בסדר? פשוט, זהו. למה היינו צריכים לבזבז על זה 20 ומשהו דקות? מתבלבלים במסד נתונים מבלבל. אולי רק תשלים את התמונה עם המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות, ואז תעבור. אני חשבתי רגע לעבור, אבל אין בעיה. פשוט שיהיה לך סנכרון של הכול. ממש בקצרה, בסדר? כי אנחנו רוצים לשמוע - - - אני אשמח מהסיוע המשפטי גם להציג במשפט. טוב, לשיקול דעתך. עוד מעט נגיע גם אלייך. את ממשרד המשפטים? אני מטעם הסיוע המשפטי. הסיוע המשפטי מטעם משרד המשפטים.

אבל נכון, בהיבט של הייצוג בסיוע המשפטי. את כבר על המסוע של השאלות. נעבור לביטוח הלאומי ואחרי כן לסיוע המשפטי, בסדר?

יש גם את משרד הבריאות ואת האנשים שהגיעו. הסדר לשיקולך. בדרך כלל אני נוהג לעשות פינג-פונג במתן רשות הדיבור, כדי לתת לאנשים להתבטא. זה יפה יותר, בסדר? ברשותכם.

ברשותכם, נמצאת איתנו גברת שוש כהן. שוש כהן הטריחה את עצמה לכאן כבת לאישה סיעודית שעברה חוויה לא נעימה בלשון המעטה. ברשותך,

אם את יכולה לדבר למיקרופון, להציג את עצמך ואת המקרה כדי שזה ייכנס לפרוטוקול. שלום לכולם ותודה רבה על ההתייחסות המאוד רצינית הזאת. אני אקדים ואומר שפנינו כמה פעמים למירב כהן ולגברת ענבל משש, ותמיד ענו לנו. לא נתנו פתרון אבל ענו לנו. זה צעד מאוד משמעותי מבחינתי. התהליך שאנחנו עברנו מזכיר קצת מדורי גיהינום, אם לומר כך. כמה פעמים הזמנו עובדות זרות מחו"ל. הראשונה הגיעה ועזבה אחרי חודש, כי אח שלה ואחותה נמצאים במרכז, אנחנו מהפריפריה, כלומר אימא שלי בפריפריה. איפה אתם גרים? אימא שלי בנתיבות, אני גרה פה. ואיפה במרכז? במרכז, בחולון ובת ים. אבל זה דבר שהוא בלתי אפשרי בהגדרה. המדינה מחולקת לשלושה אזורים, לא ניתן לנייד בחריגה מהאזורים. יש אפשרויות. אין אפשרויות, אדוני. אדוני, אני קצת אחדש לך אולי. הם יודעים להתגבר על זה. לא, אין אפשרות. יש הגבלה מוגדרת, ברורה. אז היא הלכה לאשדוד בהתחלה, ומשם היא התקדמה קדימה. אשדוד נחשבת לאזור שלוש, אבל הוא קרוב למרכז.

הוא עובר לבית - - - עדיין לא, אדוני המכובד. ממש לא. אבל נכה צעיר יכול לקחת אותו דרך ועדה הומניטרית, נכה מתחת גיל הפרישה. אבל פה היא חיה עדיין. אז אני אומרת, היא עברה לאשדוד אחרי חודש, שזה יותר קרוב לחולון מאשר נתיבות. אחר כך הזמנו עוד אחת. אחרי שבועיים היא אומרת שהיא רוצה משפחה שדוברת רוסית, והיא עזבה. ואז הזמנו את השלישית, שבהתחלה עשתה רושם ממש טוב, וכעבור כמה חודשים אחותה הגיעה גם לעבוד בארץ בבאר שבע - - - ברשותך, גברת כהן, אני מתנצל. את מדברת כרגע על סוגיה אחרת איומה, שניהלתי עליה דיון ואני אמשיך בעזרת השם לעקוב, לעניין נטישת עובדים. כרגע אני מדבר על פגיעה. אני אדבר על הפגיעה. אבל נכון, אומנם החוק לא מגדיר את הנטישה הזאת כהתעללות, אבל זאת התעללות. אין בעיה, דיון אחר. דיון אחר ותוזמני לדיוני המשך. אני מעלה את זה כי זאת פגיעה. אתם לא מבינים, אני רואה את אימא שלי. את לחלוטין צודקת. אבל אם אני כרגע מדבר על זה, אני מאפשר מסמוס של פלח אחר, של פגיעה ממשית. הבנתי. אז אני עכשיו ממשיכה לספר על זאת שהגיעה ועבדה אצל אימא שלי שנה. בהתחלה היא הייתה נחמדה. מרגע שהיא ידעה שאחותה נמצאת בבאר שבע ויש לה שכנה שגם צריכה, היא התחילה לזלזל בעבודה, כל היום עם מכשיר אוזניות בטלפון, ואנחנו רואים במצלמות, גם כשהיא מטפלת באימא שלי, גם כשהיא רוחצת אותה, תמיד היא עם האוזניות. אנחנו רואים איך היא הודפת את אימא שלי כשמשהו לא מוצא חן בעיניה. גם מה שדיברת עכשיו זה בהגדרה, בקטגוריה של הזנחת חסר ישע. עכשיו את מתחילה לדבר על פגיעה ולשם אני רוצה להגיע.

מקרים שבהם היא בכוונה מעבירה את ההליכון רחוק ממנה, ואנחנו רואים איך אימא שלי מתמרנת כדי להגיע להליכון, והיא מסתכלת מהצד ונהנית מהמחזה. אנחנו רואים גם מקרים, אחותי הלכה לבקר שם, ואז היא רואה שלאימא שלי יש שתי כוויות גדולות בדרגה 2 בגב, והיא שואלת אותה: מה זה? היא הסתירה את זה מאיתנו, ואחר כך הרופאה אומרת שכנראה זה ממים רותחים. אימא שלי לא ידעה לספר לנו בדיוק איך זה קרה, ואימא שלי צלולה, לצערנו או למזלנו אני לא יודעת, כי היא חווה את כל הדברים האלו בצורה יותר קשה. אנחנו רואים במצלמה שהיא מושיבה אותה לאכול, ואימא שלי אומרת לה: מה זה? אני לא רוצה את זה את לא רוצה? היא לוקחת לה את הצלחת וסוחבת אותה בכוח למיטה לישון. ואימא שלי מוחה, אומרת לה: אני לא רוצה לישון, אני רוצה לשבת. היא מכריחה אותה לישון, להיות במיטה, אני רוצה לשבת. מה אתם עשיתם עם זה? אנחנו רוצים רגע להתקדם. אחותי התכתבה עם - - - לא. לא התלוננתם? ודאי שהתלוננו. פנינו לתאגיד, הם אמרו: לא כדאי לכם עכשיו. דברו איתה, תנסו, חסרים פה עובדים. אחר כך כשהתלוננו שוב, ביקשנו שישלחו עובדת סוציאלית שתדבר איתה, שתנהל איתה איזה שיח, אז אנחנו נדחקים קודם כול לתחתית הרשימה מבחינתם, כי אנחנו עובדים בגמלה ישירה וחברת הבת שלהם לא מרוויחה מאיתנו מספיק. זה דבר אחד.

כשהם שלחו עובדת סוציאלית, העובדת הסוציאלית מגיעה ורואה את אימא שלי לבד. הגברת הלכה לטייל, המטפלת, ומתעלמת מהטלפונים, לא עונה, אז העובדת הסוציאלית נשארה להיות בייביסיטר על אימא שלי בערך שעה. רק אחרי שעתיים היא הגיעה. זה עוד סיפור שלא טופל. פנינו לעובדת הסוציאלית עם כל הסיפורים האלה. אחותי התכתבה עם ענבל משש, אני חושבת שאת מכירה את הסיפור של ס"ט, היא לא נותנת מנוח כשהיא כותבת ואני שמחה על כך היו עוד המון סיפורים שהיא השאירה אותה לבד, ואימא שלי לא יכולה ללכת לשירותים לבד, היא צריכה השגחה, כי היא כבר נפלה ושברה את צוואר הירך ועברה ניתוח. מה עוד? אוקיי, הבנתי.

אני מזועזע, אגב, מודה, כל פעם מחדש, כל פעם כאילו זאת פעם ראשונה, מירב. בעזרת השם הוועדה תקיים דיון מיוחד שיעסוק בכל ההתנהלות של הלשכות הפרטיות, לשכות הסיעוד והעובדים הסוציאליים. אגב, בתוך דברייך את דיברת על עניין הגמלה הישירה. אם את יודעת או לא אני בשיח לא מרפה גם בנושא הזה. גברתי

אין שום הגיון שמי שבוחר בגמלה ישירה יקבל קנס בדמות 25%, או בערך ריאלי משהו כמו 19% בערך.

זכאי לגמלה, שמבקש לקבל את הגמלה אליו ולא דרך חברת הסיעוד, מקבל את זה במיפוי של 25%. נכון. שערורייתי לחלוטין. זה עוד נושא נוסף שאני מטפל בו. אני עדיין לא איש בשורה. התחלתי תהליך עם האוצר שבהתחלה היה נראה מבטיח, אני עדיין קצת תקוע איתו, אבל אני לא מרפה ממנו. אני רוצה להוסיף בשני משפטים סוג של התעללות שמבחינתי זאת התעללות. כשהעובד כבר נמצא ומתחיל לנסות לסחוט את המטופל שלו בכל מיני תנאים: אני רוצה לצאת שעתיים ביום לטיול, אני רוצה תוספת של שכר,

ואנחנו נתונים לסחטנות הזאת. אין לזה טיפול. אני מצטערת אבל לא כולם מקבלים פנסיה של 70 אלף ש"ח כדי שיוכלו להרשות לעצמם לשלם את הסכומים האלה. מבין לחלוטין. מה נגמר עם העובדת? יום אחד הגענו לשם לפני שלושה חודשים, הוא שאל ואני עונה, אני ואחותי באנו לבקר, כל אחת מהבית שלה, והגברת הלכה עם המזוודות. הוא שאל, אני עונה לו. אוקיי, התרשמתי. אני מודה לך וכואב את כאבכם. ברשותכם, אנחנו נעבור לגברת שושנה ברוך מעמותת מזור, אורחת קבוע, משקיעה. עמותת מזור זאת עמותה של נכים למען נכים. אגב, את אלכס לא ראיתי היום.

כן, הוא לא הגיע. שלום לכולם. ברוכה הבאה. הגעתי לכאן בשני כובעים, אני גם בת של אימא, ניצולת שואה ממרוקו, ואני האפוטרופוסית שלה, מטפלת בה ודואגת לכל הדברים שקשורים בעובדת הזרה וכל ההתנהלות, וגם אני בעצמי מעסיקה שתי מטפלות, גם בעלי עם שני מטפלים. אנחנו חיים את כל העניין הזה של עובדים זרים. האמת, אנחנו רוצים לדבר על העניין של התעמרות. יש אנשים שלא מבינים שהתעמרות, שזה יחס כוחני, משפיל, מזלזל ופוגעני, הוא סוג של אלימות. זה משהו שקורה ומתבצע לא פעם כשאתה מטופל על ידי מטפל. בעצם, כשזה אחד על אחד, אין גם יכולת לפקח על זה. זאת אומרת, הטיפול שלנו הוא טיפול יום-יומי, שעתי, אפילו על בסיס של דקות, ואנחנו היינו רוצים שהמחוקק יחשוב איך להתייחס גם לעניין של ההתעמרות. ההתעמרות בדרך כלל מתקיימת ברגעים הכי אינטימיים של המטופלים, אם זה במקלחת, אם זה לפני שינה, אם זה במצב של חוסר רוגע נפשי של המטופל, ואז מגיעות כל מיני בקשות, שאלות, זלזול, ודברים שאנחנו חייבים להתייחס אליהם. לא רק אלימות פיזית היא אלימות, ישנה אלימות פיזית שהיא גם נפשית, רגשית, כלכלית, מילולית. על העניין הכלכלי כמעט ולא דיברנו. מה אני בתור מעסיקה, זכאית שירות, ככה אני מעדיפה לקרוא לעצמי, עושה כשמטפל בא ואומר: תקשיבי, אם לא תעלי לי את השכר, תוך שבוע מהיום אני עוזב, ולי יש הרבה יותר אפשרויות למצוא עבודה מאשר לך לקבל טיפול. אז אנחנו נשמח מאוד אם גם לזה תתנו את הדין ושתדברו גם על זה, כי זה אלימות לכל דבר. תודה רבה.

אני מאוד מודה לך, גברתי. זה בסדר שנעבור למשרדים נוספים?

מיד נחזור אליך, אדוני,

אני סבלני. אני מתזמן המוסד לביטוח לאומי, משרד המשפטים קרי סיוע משפטי, נעבור אליך ואז משרד הבריאות. למוסד לביטוח לאומי יש לי כמה שאלות. שלום, גברתי. שלום, אני מנהלת אגף סיעוד. נעים מאוד, ברוכה הבאה. לפי דוח המעקב של מבקר המדינה משנת 2022, הטיפול בתלונות על אלימות כלפי אזרחים ותיקים, מקבלי גמלת סיעוד, אינו מוסדר בנהלים, זה דוח מבקר המדינה שנוגע בכם, וכי תהליך גיבוש נוהל לטיפול בתלונות החל כבר ב-2015 אך לא הושלם. אני אשמח, בבקשה, לדעת מה הסטטוס ומה הנוהל שבפועל מתקיים לגביו הליך, לשגר עוד שני חיצים או לחכות?

כיצד המוסד לביטוח לאומי מפקח על קיום חובות של חברות הסיעוד לביקורי בית? אני חושב שאני יודע קצת, אבל אני אשמח לקבל את זה לפרוטוקול, והאם הביטוח הלאומי פועל לזיהוי חשד לפגיעה גם בקרב מקבלי גמלת סיעוד בכסף ולא רק אלה שעוברים דרך חברות הסיעוד? ומהן הפעולות המקדימות שאתם מבצעים? אלה הן השאלות, פשוטות.

אני אחלק את זה לשניים ואני אומר למה. קודם כול, אני אתייחס לנושא של מקבלי סיעוד שמעסיקים עובד זר. אם זה דרך חברת סיעוד אז זה לכלל המטפלים, אם זה מטפל ישראלי או מטפל זר, יצאה איגרת מסודרת, איגרת היא שווה ערך לנוהל סדור של הביטוח הלאומי מול חברות הסיעוד שמחייבת את כלל נותני השירותים. לגבי מקרי אלימות, אם עלתה פה אלימות כלכלית, בני משפחה, אגרנות, בנוהל מאוד מאוד מסודר הם חייבים לדווח לרווחה וכמובן גם אלינו. וזה לכלל המטפלים, לאו דווקא לעובדים זרים.

פילוח לעובדים זרים?

מאגר הנתונים שנצברים אצלכם, אנחנו רוצים ללמוד על בסיסם. אתה מתכוון מבחינת תלונות?

בין לבין יצא לי גם לדבר פה עם הרווחה בעניין הזה. אני חושבת שמה שאתה מחפש מאיתנו קצת קשה לנו לתת מהסיבה הפשוטה שמיטוב הנתונים שאנחנו עושים היום לא תואם את הדרישה. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות קצת עבודה, לשנות את הדרך שאנחנו מנתבים ואני אומר למה. כי אנחנו בסוף לא מטפלים רק באנשים שנמצאים תחת המעטה של עובד זר, ואנחנו גם מקבלים תלונות לאו דווקא שהם רק על אלימות. אנחנו גופים מתכללים שמגיעים אלינו טיפה מעבר. קודם כול, אני מאוד מאוד מעריך את הכנות והישירות שלך.

מקצר לנו אפילו תהליכים, יעזור לנו ללמוד ולהתקדם. עדיין, היום בעולם הדיגיטציה, לשונית שמסווגת ומאפיינת את

את המטופל, את סיבת הגעת התלונה אליכם, היא מאוד מאוד בסיסית, זה כלום. אני מסכימה. אני רק אומרת ומשתפת, זה לא קיים היום במיטוב הנתונים. זה המצב. אנחנו נעשה את העבודה ונדייק את הדבר הזה, אבל כרגע זה הנתונים שיש לנו. אני מקבל, וכפי שאמרתי מעריך מאוד, שואל. לאור הגישה הזאת אני גם מוכן להיות לארג' במשך הזמן שאני אתן. לכמה זמן את חושבת שאתם זקוקים בשביל לדייק את עצמכם? מכיוון שאנחנו לא עובדים לבד ויש לנו שותפים בדרך, אני חושבת שאנחנו נצטרך לתאם את זה עם כלל השותפים. אני לא יודעת לומר בזמן, אבל מבחינתי הדבר הראשון שנעשה מחר בבוקר זה ליזום פגישה. קודם כול, מדובר במשהו טכני שלא אמור לקחת זמן. כי הדאטה קיימת. כן, אבל היא קיימת קצת אחרת. אין בעיה.

חשוב גם לציין שבסוף גם העברה בין משרדים מצריכה מאיתנו המון בירוקרטיה. זה נראה שכולנו משרדי הממשלה, אבל אנחנו לא יכולים להעביר מידע בלי הרבה ועדות בדרך ובלי טפסים וכדומה. צריך לקחת את זה בחשבון. אז גם משהו טכני עובר איזשהו תהליך בירוקרטי, ואנחנו נכונים לשתף פעולה.

כל מה שנצבר עד היום שאתם מגישים לי יהיה בגישה פשרנית גם בלקבל את מסד הנתונים, כי אני מבין, לא היה נוהל. כל מה שיהיה מאז, אני אשמח א. שאצלכם אתם תדייקו את הדיגיטציה, כדי שהיא תדע לתת מענה בשלוף. פשוט.

זה יעזור לנו להתקדם למצב שבו אנחנו נבנה איזשהו מנגנון,

ככל שהדיון מתקדם, אני חושבת שאולי יהיה צורך בחקיקה. זאת אומרת, לא להסתפק בנהלים פנימיים. אני לחלוטין שם, או תקנות.

שקובעת שיהיה מאגר משותף למשרדים האלה, שהכול שם מקוטלג ויש חובה חוקית להזין שם אונליין את הדברים. ככל שאנחנו מדברים, אני חושבת שזה לא ייפתר בנוהל פנימי. לחלוטין, את צודקת. לחלוטין, את מדייקת את זה. לאחר מכן, השלב הבא יהיה איזה מהמידע מספיק מהימן ובשל, שניתן לשקף אותו לציבור, מבלי לפגוע ולעשות עוול למישהו. וקביעת פרמטרים לדרכי טיפול באותו מאגר שנצבר. אני חושבת שאנחנו צריכים לייצר שיח כזה ולייצר הצעת חוק משותפת.

אנחנו נעשה את זה ביחד בעזרת השם,

אני חושב שמן ההגינות במה שאמרת ובמסקנת הביניים שלנו ענית לי די והותר. אני פונה כרגע לנציגה של משרד המשפטים, שעוסקת בסיוע משפטי. אני אשמח לדעת האם ואיך אתם מסייעים למשפחות המטופלים, ולמטופלים, שהגישו תלונה על התעללות בחסר ישע? אני עורכת דין מהסיוע המשפטי במשרד המשפטים. אני אסביר קצת מה אנחנו נותנים.

זה לא משרד המשפטים, זאת יחידה ייחודית הסיוע המשפטי. אנחנו מעניקים ייצוג בהליכים אזרחיים.

אנשים לא יודעים, אבל כל תביעה שנוגעת לביטוח הלאומי, ללא מבחן הכנסה אפשר לקבל סיוע משפטי בחינם.

לא, שי"ל זה שהוא יוצא אזרח. זה ממש עורך דין שמייצג אותך, ובלי מבחן הכנסה. ברוב הדברים יש מבחן הכנסה בסיוע המשפטי. בלי מבחן הכנסה אפשר לקבל. הבעיה היחידה זה שיש שם תורים מאוד גדולים. אבל אתם יחידת סמך של משרד המשפטים. אנחנו יחידה בתוך משרד המשפטים. אני רק אסביר אנחנו עושים. הסיוע המשפטי מעניק ייצוג בהליכים משפטיים. ספציפית במקרה הזה יש לנו מערך מיוחד של זקנה וכשרות. אנחנו מעניקים ייצוג בהליכים אזרחיים.

הליכים פליליים זה לא בהקשר הזה, זה לא אנחנו. אני יכולה להגיד שספציפית בתחום הזה שמנו לב שאין לנו הרבה מאוד פניות בעניין הזה, ואנחנו רוצים כמובן להגדיל את הפניות ולתת יותר מענה לקשישים שנדרשים. מה אתם עושים כדי שידעו עליכם? יש להם עכשיו קמפיין ענקי בטלוויזיה,

אשרייך כבחורה כל כך חרוצה, אימא לילדים בשליחות ציבורית, שגם מתפנה לראות טלוויזיה. לכבוד שנת היובל לסיוע המשפטי יצאנו בפרסום בדיגיטל. אבל ספציפית לעניין הזה, אנחנו ראינו שלמשל בתחום של תביעות אזרחיות בבית דין לעבודה, שלמעשה המטופלים הם המעסיקים, אבל יחד עם זאת אנחנו רואים שהם מוחלשים ויחסי הכוחות הם לא בהכרח שהמעסיק, המטופל, הוא החזק. לכן אנחנו הקמנו מערך ייחודי בשביל להגדיל את הפניות בעניין הזה אלינו, להגדיל את היידוע שיפנו אלינו בתחום הספציפי של תביעות בבית הדין לעבודה מול המטפלים, כי ראינו שהרבה פעמים אנשים בכלל לא יודעים גם אם מוגשים נגדם תביעות,

ויש הליכים שלא בפניהם. אנחנו רוצים גם בדרך הזאת כמובן לראות אם יש צרכים נוספים שבהם אנשים צריכים סיוע.

אם זה לא רק בתחום של דיני עבודה, אלא אם גם עורך הדין יראה שיש פה עניין של התעללות או פגיעה, ואז יחבר לכל הממשקים.

אני אגיד לך למה את לא מקבלת פניות.

יש להם שפות שונות בסיוע המשפטי.

יש לנו התאמה גם למוגבלויות, יש לנו הנגשה עכשיו עם הפרויקט הזה. הסיבה שאת לא מקבלת, זה משני טעמים. ראשית, בן אדם סיעודי במצב קשה, הדבר האחרון שהוא צריך זה בית משפט של כמה שנים. שנית, הסעד צריך להינתן מהר, כי אם לא, אין מי שיקלח ויאכיל אותו. מה זה יעזור לו שהוא ילך לבית משפט עכשיו כמה שנים? הוא צריך את זה עכשיו, אין לו איך להתקלח. לכן הפתרונות של בתי משפט הם אולי צדק לטווח הארוך, אבל למצוקות היום-יום זה לא נותן סעד. כאן אנחנו מדברים ספציפית על מקרה שראינו שכאן אנחנו יכולים להיכנס, שהאנשים הם נתבעים, שהמטפלים תובעים אותם כמעסיקים בבית הדין לעבודה, ומאחר שהם מוחלשים ולא יודעים על ההליכים. אנחנו רוצים דרך הדלת הזאת להיכנס ולהגדיל את המעטפת ולחבר ממשקי קהילה.

אם יש תלונות ומקרים של התעללות גם לבדוק אם יש איך לטפל, גם בתביעות נזיקיות ככל שאפשר, וגם לתת את המעטפת הכוללת. אפשר להוסיף משהו בעניין?

אני יושב-ראש העמותה לקידום זכויות הסיעודיים. אנחנו עבדנו עם הסיוע המשפטי ועם בתי הדין לעבודה בפרויקט של ההנגשה בנושא של תביעות של עובדים כלפי מעסיקים. אבל יש ענף נוסף שהסיוע מטפל, וזה קשור גם לניצולי שואה וגם לנפגעי עבירה בכלל, וזה הנושא של ליווי נפגעי עבירה. הסיוע המשפטי מייצג היום אנשים שהם נפגעי עבירה ונפגעות אונס, ונדמה לי גם נפגעות של - - - יש לנו בחוק סמכויות, נפגעי סחר,

כלומר, יש להם מטפלים בנושא של ליווי משפטי לנפגעים. ראיתם כאן כמה חוסר ממשק יש בין כל הגורמים הממשלתיים שמטפלים, משטרה, רשות האוכלוסין, הרווחה, כל הגורמים האלה. הרעיון שלנו, במסגרת הצעת חוק שיזמנו, זה שאותו ליווי יינתן על ידי הסיוע המשפטי לאותם קשישים, ניצולי שואה ולא ניצולי שואה, שהם נפגעי עבירה, למשל נפגעי אלימות, כי אז עורך דין בסיוע המשפטי שנמצא בקשר עם המשטרה, עם הפרקליטות, עם משרד הרווחה, יכול לקדם את כל הנושא הזה. אדם במדינת ישראל לא יכול להתקדם היום בלי עורך דין. נפגע עבירה שאין לו ליווי משפטי, שאין מי שיפנה בשמו ויעזור לו, מרים ידיים. אדוני, יכול להיות שעם הקמת המנגנון שאנחנו שואפים אליו, לרבות בחקיקה בעזרת השם, הסיוע המשפטי יהיה שותף ויהיה חשוף לו, ויוכל להגיב אד הוק וליזום אפילו פנייה, ולברר האם אותם מעורבים נפגעים מעוניינים וחפצים בסיוע שלהם.

אני רק אומר שמי שרוצה ומבקש, היום אין לו דרך לעשות את זה, כי הוא צריך לקחת עורך דין בתשלום ולעשות את העבודה הזאת, אפילו בנושא המשטרה. נחשף כאן רק קצה הקרחון, כי אם מישהו מגיש תלונה למשטרה, המשטרה סוגרת את זה מחוסר עניין לציבור, או מעבירה את זה לפרקליטות שסוגרת את

אני באתי לפה כנציג עמותת אנשי"ם, ארגון נכי שיתוק מוחין,

ואני באתי גם בכובע השני שלי גם כמטופל סיעודי, שחי עם בת זוג סיעודית.

אני נכה שיתוק מוחין ואני נכה מלידה. מספטמבר 2003 אני מעסיק מטפל

כל העוולות ידועות, כואבות, מזעזעות. אני לא מוותר על אף אחת מהן לטיפול ולמציאת פתרון יצירתי. אבל מבקש שתתמקד בסיבה שלשמה הוזמנת היום. מקרה כואב שלי כפי שציינתי, מ-2003 אני מעסיק מטפלים. היה מקרה

לא יודע.

בקיצור, לא אכפת לאף אחד. גם אומרים שישלחו ניידת, לא מגיעה ניידת.

זה גם קורה שמטופלים מפחדים להתלונן. אנחנו העברנו דווח כלשכה. אני שואל אם רשות האוכלוסין, כשהיא כבר מקבלת כזאת פנייה,

הם באים, אף אחד לא מסביר להם. אוקיי, אז תכף נדבר על זה. תוכלי להגיע לכאן לבקש רשות דיבור, ניתן לך אפשרות להתבטא. בלשכת אופק רגב

מה שביקשתם מהמשפחה לא רלוונטי, המשפחה הזאת כרגע לא מעניינת אותי. גם אנחנו לרוב מנחים את המשפחות להגיש תלונות, אבל בלי שום קשר אנחנו מטפלים בהליך

למה? כי הראשון שמקבל כזאת אינפורמציה, וברגע הראשון שהיא נשמעת לו בסבירות, רק בסבירות, כאמינה, חובה עליו באותו רגע להגיד למי שמדווח: שנייה,

ארבע פעמים הבאנו עובדת זרה מחו"ל, כל ארבע הפעמים חברות הסיעוד שהביאו אותן לקחו אותן בחזרה. אז אמרתי: בסדר, הכול עליי. אני עושה הכול לבד בלי שקל, יהיה

אני פניתי למשטרה, פניתי ללשכה, כתבתי מכתבים. אבל עכשיו לבן אדם יש צרה, הוא צריך עזרה,

יש לי פה פוסט מאתמול של בת של מטופלת, בשמחה אני אעביר אותו.

והיא אומרת: אוקיי, עברתי לגור עם אימא שלי כי אני לא רוצה להשאיר אותה לבד,

אני רוצה לומר שרף האלימות,

ואני רואה את זה בדיווחים בתוך הרשתות החברתיות, ואני מקבל גם דיווחים, המון דיווחים כאלו על אלימות.

הטרדות מיניות,

העובדת

קיבלנו אלינו זאת עובדת שבדיעבד מתברר שכבר הייתה בתחנת משטרה,

היא כבר הגיעה לתחנת משטרה, נעצרה בתוך תחנת המשטרה הזאת,

אני מצטער, לא כרגע.

עד שאומרים מילה טובה, למה למנוע? ועוד ממנו?

אנחנו התלוננו גם כלפי התאגיד שהוא לא מילא את תפקידו כמו שצריך, ואני פניתי אליהם, ובאמת נציגה שלהם שהיא עורכת דין נמצאת איתי בקשר מתמיד והיא מטפלת לי בנושא הזה.

אם המשפחה גרה בחו"ל או הניצול הוא ערירי הוא בכלל נמצא במצב של תלות מלאה בעובד הזר.

נראה לי ששמענו את הכול על הנושא

בשלב הבא, אחרי שהדברים נבדקו והובשלו, נשאלת גם השאלה מה צריך לשקף לבני משפחה שבאים לטפל, האם יהיה מאגר שבו יהיה אפשר לראות מי הורשע, או תלונות קשות.

אני זוכרת איך זה קרה בצורה מאוד מאוד פזיזה בדקה ה-99, והינה תוצאה של שנים אחרי, כשלא מדייקים בוועדה את הנוסח בסוף לא קורה עם זה כלום. אני חושבת שזאת הזדמנות טובה שאנחנו נגיש ביחד הצעת חוק מתוקנת שתעשה סוף לחוסר ההיגיון הזה. בוא נתחיל עם שני הדברים הפרקטיים הנקודתיים האלה. לא יפתור את כל הבעיה? נעשה עוד דיונים, נבוא עם עוד הצעות חוק. אם נצא עם נוסח משותף אני מאוד מאוד אשמח.

ברשותך, יש הצעה משולבת של משרד המשפטים עם משרד הבריאות, כדאי להתייחס לנושא. מעולה, אז ניקח את זה. ומניסיוני, כשיש הצעת חוק פרטית זה מהווה זרז להצעת חוק ממשלתית. ניצמד אחד לשני, תעבירי לנו את הנוסח. לא חושבים שאנחנו יותר חכמים מאחרים, פשוט נייצר קדימות לנושא. אני אבקש מהלשכה המשפטית להעביר את זה.

אני מודה לך שוב, מעדכן אותך ואת הנוכחים, גם אלה שבבית, שהצוותים החרוצים שלנו כבר התחילו לעבוד על גיבוש שני נושאי החקיקה, והם מספיק חרוצים כדי שהם יסייעו לנו לקדם את זה כמה שיותר מהר. כל דברי הסיכום שלי והציפיות שלי מופנות גם בשם הוועדה המיוחדת לעובדים זרים וגם בשם הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי שואה והיושבת-ראש שלה. הוועדה דורשת ומצפה מהמשטרה, מרשות האוכלוסין ומשאר משרדי הממשלה הרלוונטיים לשבת ולגבש את אותו נוהל העברת המידע בעת הגשת תלונה לעובד זר והמשך הטיפול. אני אומר לכם שככל שתקדימו לעשות כך, מעבר לזמן שאני נותן לכם, ככל שתצמצמו את זה, אז כשאנחנו נשב על המסקנות ביחד ונבין שזה הולך לכיוון שאנחנו מצפים, הן יגובשו בחקיקה שאנחנו שואפים אליה, הן יהוו כאיזושהי תשתית. אני מצפה ממשרד הרווחה, חוץ מהנתונים שביקשתי, לתאם מול המשטרה ורשות האוכלוסין נוהל העברת המידע. זה יהיה חלק מאותו תהליך חקיקה שאני שואף אליו. מבקש מהביטוח הלאומי להוביל ולדחוף את מערכת המידע גם לפלח מה שיש עד היום ולדייק מה שאני מצפה הלאה לעתיד. בעזרת השם זה יהיה חלק מאותו מנגנון שידע לתכלל, לעקוב ולנטר. הוועדה מבקשת שבמסגרת הנוהל שיגובש תהיה גם חובת יידוע של סטטוס התלונה למטופל או למשפחתו. בכל שלב מכריע כשנפתחת במסקנות הביניים ובסיכום זכותו המלאה לקבל את האינפורמציה, ומחובתנו להנגיש לו את האינפורמציה הזאת. הרבה פעמים בן אדם הולך כשהוא מתחיל כבר לשאול את עצמו שאלות: אולי אני עשיתי משהו? אולי אני לא שיקפתי נכון את המציאות ופירשתי אותה באופן לא נכון? מגיע לו לקבל את האינפורמציה ואת המסקנות, גם את מסקנות הביניים. רשות האוכלוסין צריכה לחדד מול הלשכות הפרטיות, האם מותר להעביר את המטפל הפוגע לעבודה אצל מטופל אחר, חלילה אם הוא פצצה מתקתקת שפגע באחד, שלא יפגע גם בשני, כל זה בזמן עד לסיום בירור התלונה, לקבוע האם בזמן הזה הוא יהיה במתקן המתנה, האם הוא שוכר בית באופן עצמאי. צריך לגבש את המדיניות הזאת ולסכם. יש לחדד לעובד הסוציאלי של הלשכה הפרטית שהוא חייב להעביר את הדיווח על ההתעללות למשטרה בהתאם לחובה לפי חוק העונשין.

אני מצפה בנורמה הזאת מכל אחד ואחד בכל תחנה ותחנה שידווח, בדיוק כמו שאני מצפה ששכן של מטופל כשהוא מגלה שפושעים באותו מטופל, כשכנות טובה, כאזרחות טובה, שירים טלפון למשטרה וידווח, לבטח לנציגים הרלוונטיים. אני מודה לכם, לכל הצוות המקצועי, למנהלת הוועדה, ליועצת המשפטית, לנציג הממ"מ ולצוות המקצועי שלי,

למנהלת הוועדה לטיפול בשורדי שואה ולחברתי חברת הכנסת מירב כהן. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:54.